בוקר טוב, אני רוצה לפתוח את ישיבת הוועדה. היום ה- 9 בנובמבר 2021, ה' בכסלו תשפ"ב. הנושא היום תנאי המחייה של ילדים ביישובי ההתיישבות הצעירה. נושא שזימנו כאן לוועדה, מאחר ויש כ-12 אלף ילדים, אזרחי ישראל, שיש בעיה עם תנאיי מחייה מינימליים הראויים לכל אדם ולכל תושב ולכל אזרח במדינת ישראל. אני רק אקריא: מאחר ויש לנו כאן גם ילדים, מתחת לגיל 18. חיסוי פרטים אישיים של דוברים בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, כידוע ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת והפרוטוקול וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. אני קובעת כי לפי סעיף 120 לתקנון, ככל שתהיה בקשה, או שיעלה הצורך, ימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור, פרטים מזהים של דוברים, או של קטינים שעליהם דובר בדיון, או חלקים מסוימים מתוך הדברים שנאמרו לפרוטוקול. ככל שהדבר נדרש כדי להגן על עניינם של קטינים, או ככל שהדבר נדרש לבקשת מי שהשתתף בישיבה. אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום לו לנזק,

בבקשה, אנחנו נפתח עם חה"כ אורית סטרוק, בבקשה אורית. קודם כל תודה רבה, מיכל, על זימון הדיון החשוב הזה. באמת מבחינתנו כשדולת א"י שמובילה את נושא ההתיישבות הצעירה כבר הרבה מאוד זמן, כבר לאורך כמה קדנציות. הדיון הזה שלך הוא קרן אור באפלה, כי בסופו של יום אנחנו צריכים לזכור שתושבי ההתיישבות הצעירה היו בטוחים שהם יוסדרו בישיבת הממשלה הראשונה, ברשותו של נפתלי בנט, הוא הבטיח להם את זה - - - אם אני לא טועה, גם בקדנציה הקודמת כשהגשנו את זה, גם בממשלה הקודמת היו בטוחים, כי התחייבו עוד להסדרה של לפחות חלק מהישובים - וטרם קרה. אני אתן תיכף סטטוס של הדבר, אני רק רוצה להגיד בפתיח את המצב, שבעצם אנשים שהיו בטוחים שהנושא שלהם נפתר ובשביל זה הם שבתו בהתחלה שביתת שבט ואח"כ שביתת רעב וניהלו לאורך כל מערכת הבחירות מגעים עם כל המפלגות וקיבלו הבטחות מכולן ופתאום מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה. ואני אגיד יותר מזה, בזמן שאנחנו יושבים כאן ומדברים - הסיבה שאין כאן יותר חברי כנסת ממני, אני מקווה שיגיעו בהמשך - היא משום שבחדר מקביל, בחדר אחר, בוועדת הפנים, קומה אחת מתחתנו, מתנהל דיון אחר, שחברי השדולה שלנו נמצאים גם בו וזה הדיון הפוך בעצם, הדיון על הלבנה של עשרות אלפי בתים בלתי חוקיים, רק בגלל שהם בתים של ערבים. דיון שמתנהל ברשות חה"כ וליד טאהא מרע"מ ובעצם היה אמור להתקיים דיון כזה, דיון על הסדרת ההתיישבות הצעירה ולא לא על תת-התנאים של הילדים שחיים בהתיישבות הצעירה בוועדת הפנים, או בוועדת החוץ ובטחון, או בכל וועדה אחרת של הכנסת והממשלה לא מאפשרת את זה, אז זה שאת מיכל, מתוך אכפתיות גדולה, גם מההתיישבות הצעירה בכלל וגם לילדים שמה בפרט, יזמת את הדיון הזה, אני רואה את זה ממש כדבר מאוד מאוד מבורך וכצעד אפילו - אפילו הייתי אומרת כצעד אמיץ מצידך - ואני מאוד מאוד רוצה להודות לך על זה.

עכשיו אני אסקור את הסטטוס של הנושא הזה ברשותך, פחות לגבי הקשיים שהם נתקלים - אני חושבת שאנשים יגידו בעצמם וזה יותר ראוי - אבל אני רוצה להגיד, מה עשינו ולאן הגענו. יישובי ההתיישבות הצעירה הוקמו - הם כבר לא כל כך צעירים - צעירה זה שם שלהם מלפני עשר וחמש עשרה שנה, הם הוקמו לאורך השנים - - - אפשר לשקול הקמת בתי אבות.

בדיוק עוד מעט בתי האבות, בדיוק כמו שאת אומרת. הם הוקמו לאורך שנים בדחיפה של כל הממשלות, שלא יכלו להרשות לעצמם מסיבות מדיניות להקים ישובים חדשים ביהודה ושומרון, אבל בכל זאת רצו שההתיישבות תגדל ותתפתח ותתפוס עוד אזורים אסטרטגיים ובעצם הם דחפו את המתיישבים לצאת מהבתים הנוכחים שלהם בהתיישבות היותר וותיקה ולהקים גבעות, האמרה הידועה של אריק שרון - רוצו לגבעות - היא רק אחת הדוגמאות לדחיפה שהממשלות דחפו לזה ואנחנו יודעים גם - - - כלומר הממשלה דחפה אותם לגור במקום מסוים, אך לא דאגה להם לתנאיי מחייה בסיסיים. ממש ככה - זה לא אני אומרת -זה מתועד בדוח של טליה ששון שהיא לא ידועה כאשת ימין חובבת גוש אמונים. היא כתבה דוח שלם על זה שבעצם כל המקומות האלו הוקמו בתמיכה של הממשלות מאחורי השולחן, מתחת לשולחן, בכל מיני דרכים ואז בעצם הם רצו קדימה ונטשו אותם בשטח ולפני יותר מעשר שנים, בפברואר 2011, הממשלה קיבלה החלטה שאומרת: שכל יישוביי ההתיישבות הצעירה, מה שנמצא על אדמות פרטיות יוסר - זה מילה מכובסת לבעצם יפונה וייהרס - ואכן נהרסו כמה יישובים כאלה, אבל מה שנמצא על אדמות שיכולות להיחשב כאדמות מדינה,

ייבדק, ייבחן בסקר קרקעות שאכן יש שמה אדמות מדינה,

מה שבעצם עושים עכשיו באביתר, בהליך מהיר, הבטיחו להם את זה ב-2011,

עברו עשר שנים וזה לא קרה. עכשיו אנחנו התחלנו לעורר את זה בתקופת הכנסת ה-20 ואח"כ בכנסת ה-23 והייתה יוזמה - שהיו שותפים לה גם מי שהיה אז רוה"מ נתניהו וגם מי שהיה אז וגם היום שר הבטחון בני גנץ - לכתוב יחד החלטת ממשלה משותפת, מי שהיו אמונים על זה, היו צחי הנגבי, הם מצד אחד ומיכאל ביטון מצד שני והם באמת ישבו והכינו החלטה משותפת ואיכשהו ההחלטה הזאת לא קודמה ולא קודמה ולא קודמה והחבר'ה האלה ישבו ושבתו, הקימו מאהל בדואי, כי הם שמעו שהולכים להסדיר את הבדואים והשר דאז וגם דהיום, זאב אלקין, עשה סוג של מרד בישיבת הממשלה ואמר - לא תוסדר ההתיישבות הבדואית, לפני שתוסדר ההתיישבות הצעירה - והחבר'ה האלו עברו לשביתת רעב, ישבו בשביתת רעב וכל הסיפור הזה כולו נגמר באקורד מאוד, מאוד צורם, כי מה שקרה - - - נגמר בערך בבחירות,

הכנסת התפזרה טיפה אחרי.

מה שקרה, שלילה אחד שישבו ודייקו את החלטת הממשלה. ישב שם אדם מטעמו של בני גנץ, ישב שם אדם מטעמו של נתניהו, ההחלטה דוייקה עד המילה האחרונה והייתה מוכנה לעלות להחלטת ממשלה ואז בני גנץ קיבל הולד מהיועצים הפוליטיים שלו שאמרו לו - אתה בבחירות, מה זה ייתן לך, שתסדיר את ההתיישבות הצעירה, זה לא יביא לך בוחרים, אתה נאבק על קיומך הפוליטי - וההחלטה הונחה על המדף ולא ירדה ממנו. אני זוכרת זה היה ימים גשומים, החבר'ה עמדו בקור ובגשם ובשביתת רעב וממש כולנו דמענו יחד איתם והשמיים דמעו יחד איתם ואז התחילה מערכת הבחירות ונפתלי בנט אמר - אני את ההחלטת הממשלה הזאת שעומדת על המדף, אני אוריד אותה ואני אעביר אותה - בינתיים מה שאנחנו רואים, ההתיישבות הבדואית מוסדרת, בתים, 70 אלף בתים לפי הערכה, של כותבי החוק, וליד טאהא וחבריו יולבנו - רק בגלל שהם בתים ערביים - והמשפחות האלה שיש להם לפי אומדן כ-12 אלף ילדים, נותרו ללא מענה. אני רק אציין שהוועדה לזכויות הילד, עוסקת בכל ילדי ישראל, ללא רקע של איפה הם גרים, לאיזה דת הם משתייכים, לאיזה עדה הם משתייכים ולכל ילד באשר הוא ילד צריך לקבל את תנאיי המחייה שלו, בין אם מדובר על ילד בדואי בנגב, בין אם מדובר על ילד שחי בהתיישבות הצעירה. זהו, זה נושא מאוד כאוב. אני חושבת שהוא חייב לעלות. הוא חייב להיות מובלט. אי אפשר להשאיר את הילדים האלה בלי שום התייחסות, גם לא את ההורים שלהם לטעמי, אבל את לא מופקדת על ההורים, אבל לפחות את הילדים, שבאמת זה לא יאומן באיזה תת-תנאים הם חיים, אך ורק משום שההורים שלהם חלוצים, באמת חלוצים. שעשו את הכול כדי שארץ ישראל תישאר שלנו ויצאו בשליחות הממשלות השונות לדורותיהם, למקומות האלה ובצורה כזאת מפקירים אותם בשטח, זה משהו שהוא בלתי נסבל בכל קני מידה. אחד הסיפורים, אני ערכתי כמה סיורים בהתיישבות הצעירה, היה של אבא, אני לא אשכח שסיפר לי, שבחלקים בהתיישבות הצעירה, לפעמים בחורף יורד שלג ומאוד מאוד קר ושהוא נאלץ להיכנס לאוטו ולהדליק מזגן של חימום, כדי לחמם את הילד שלו בן השלוש, כי בבית אין את האופציה הזאת. זאת אומרת אין את האופציה, חשמל קורס, או חלילה אפילו מתפוצץ או מייצר שריפות, זה פשוט גם לא בטיחותי פעם אחת, נגיד שאם הוא כבר עובד באיזשהו אופן, אז הוא לא מספיק, כי צריך להחליט, האם מחממים אוכל, או האם מחממים את הילדים. זה אחד הדברים היותר כאובים שלא אמור להיות במדינת ישראל שנת 2021 ולא משנה איזה מחלוקות פוליטיות יש סביב הנושא הזה. ילד הוא ילד וצריך לתת לו תנאי מחייה בסיסיים. אני רוצה, חה"כ סרוק יש עוד משפט? אני בינתיים כרגע סיימתי. בסדר גמור. אז אנחנו נעבור בבקשה, לפני שאני עוברת דווקא למשרדי הממשלה, הייתי רוצה לדבר עם רעות חיה בידגלין, אמרתי את זה נכון?, אוקי, בבקשה. עוזרת בפורום ההתיישבות הצעירה, רעות היא תלמידה?

תלמידה בהתיישבות, מאיפה את? לא, אני לומדת בירושלים, פה. לומדת בירושלים.

תציגי את עצמך קצת, בת כמה את? איפה את גרה? נשמח לשמוע, מה זה אומר, לגור בהתיישבות הצעירה? מה זה אומר לך וכמישהי שלומדת בירושלים, אני מניחה שיש לך חברים שחיים בעיר שהיא מוסדרת ואיפה הפער שאת רואה, בין החיים שלך לבין החיים של ילדים אחרים?

אז קוראים לי רעות בידגלין, אני בת 16. אני פה לומדת באולפנת עלייה, בירושלים ואני גרה בעשהאל דרום הר חברון. אז עשהאל הוא נמצא בחבל יתיר והוא חלק ממועצה אזורית, דרום הר חברון. הוא הוקם בשנת 2001 וכרגע נמצאות בו יותר מ-80 משפחות. יותר מ-150 תלמידים שצריכים תנאי למידה. כדי ליצור סביבת למידה יעילה, תקינה לילדים, צריך תשתיות של מים, חשמל ואינטרנט, סדירים נורמליים ושיכולים לעזור להם. אני מניחה שבמהלך הסגרים היה יותר מאתגר להיכנס לזום. כן, היה בהחלט יותר מאתגר ובעשהאל אין את זה. בהתיישבות הצעירה באמת אין את זה וכשאתה חוזר הבייתה, גם אני אחרי ביה"ס,

אני בפנימייה, אחרי שבוע אני מחכה למקלחת חמה, למקלחת נעימה, להיות עם חברות ואין את זה. אין לי מקום מוגדר שאני יכולה לשבת ולשחק איתן, יושבים על הכביש ומדברים, זה לא תקין.

לא, צריך לשנות את זה, בוא נתחיל ככה, צריך לשנות את זה. ממה שמעתי פה אני מבינה שאתם קצת מכירים את זה, קצת חיפשתם, אבל יש אנשים שלא מודעים לזה. רוב הציבור לא מודע לזה. לא מודעים לזה באמת ואני חושבת שקודם כל צריך להעלות את המודעות ואז גם לעבוד ולעשות את זה ולתקן את זה. אצלנו התרגלנו לזה, זה סתם יום רגיל ביום, שהוא לא אמור להיות ככה. שאת חוזרת הבייתה למשל בחורף, אני מניחה שבעשהאל לא חם בחורף. מה המשמעות של זה? איך את רואה את ההורים שלך לצורך העניין, אולי אפילו שהיית יותר קטנה, היום אני מניחה שאת יכולה יותר לעזור להם גם ולהשתתף בחלק מה- אבל מה זה אומר? איך זה נראה? מה זה אומר לחיות במקום שחשמל ומים בו לא מוסדרים? זה אומר שאני מעדיפה להישאר באולפנה, להתקלח נורמאלי ואז לבוא הבייתה, כי אין לי את המים החמים, החברות שלי שגם באולפנה, אבל יש לי גם בישוב, אבל אני באמת כמו שאמרת, אני באמת יותר גדולה, אני יכולה יותר לעזור להם.

לפעמים את נמצאת בבית נשפך עלייך משהו, את צריכה להיכנס להתקלח, לאו דווקא בניקיון, אלא - - - יש בקבוקים ששמים במקרר, מרתיחים מים, זה דברים שאנחנו כבר, בגלל שאנחנו רגילים לזה, אנחנו מוכנים לזה כבר. מה בפינג'אן? מרתיחים מים ומתקלחים? כן, מרתיחים מים, שמים במקרר אם חסר, למשל כמו שאמרת בחורף, אז זה הרתחת מים, או שלא מתקלחים לילה אחד. זה כאילו, זה הפך להיות אצלנו בנורמה. איך מכבסים בגדים? לא מכבסים, כאילו נהייה, באמת, נהייה ערמות של - - של כביסה שצריך לנצל את ההזדמנות שיש רגע אחד חשמל.

תודה,

נמיר בבקשה, תודה שאת איתנו נועה. תציגי בבקשה את עצמך, בת כמה את? ואיפה את גרה?

קוראים לי נועה נמיר, אני בת 13 מחוות גלעד, זה ליד קדומים. אני גרה בישוב מאוד קטן, יש לנו רק 63 משפחות. העניין של המים והחשמל אצלנו זה כבר ילדים התרגלו לזה, שבחורף או שאתה הולך למשפחה אחרת למזגן, שאצלם הם העדיפו להדליק את המזגן, או שאתה פשוט נכנס לאוטו. עוד משהו שהתרגלנו אליו זה פשוט שאתה יודע שמדליקים רק מכשיר חשמל אחד, נגיד אם הדלקת את הטוסטר, אין מזגן. כלומר צריך לבחור בין מזגן לבין אוכל, או כביסה לאוכל. זה כאילו אתה צריך לבחור מכשיר חשמל אחד, בשביל כאילו, בחורף לרוב אנחנו מדליקים מזגן ואז אי אפשר להכין טוסט, אי אפשר לחמם מים על הגז, אי אפשר להכין דברים לשבת בתנור ועניינים כאלה. בקיץ אותו דבר על מזגן על קור, או שפשוט שמים מלא קרח במקפיא, מלא מים במקרר, אבל באיזשהו שלב כבר נגמר המים במקרר והמקרר לא עובד כי אין חשמל, אז אין מים קרים, אז נוסעים לסופר בקדומים, כדי לקנות מים קרים. בעיות של מקלחות היינו נוסעים ל - - - (נותקה השיחה בזום) נועה אם את שומעת אותנו, תודה רבה, אנחנו מתנצלים, אנחנו פשוט לא מצליחים לשמוע אותך כמו שצריך, אבל המסר עבר. תודה רבה לנועה, לנועה נמיר.

הבנו שכדי להתקלח צריך להיכנס לאוטו ולנסוע.

רוב ילדי ישראל זה לא נתפס אפילו ברמת המודעות של אם אני רוצה להתקלח, אני צריך להיכנס לאוטו ולנסוע לאיזשהו מקום רחוק,

כאמא לילדים צעירים אני רק מנסה לחשוב כמה פעמים ביום ילד מתלכלך, או כמה פעמים ביום צריך לכבס לו את הבגדים - זה לא אדם מבוגר שיגיד,

אז היום אני לא

זה משהו שאני חושבת שרוב ההורים,

אני רוצה לעבור לרות סגל, נערה שגרה בגבעת ארנון 777. אולי קליטת האינטרנט תהייה טובה יותר,

אתם רוצים שנעלה אותכם עוד כמה

אפשר לעשות אותם בלי -- הרבה לפני החקיקות

אין, אז לוקחים בקבוק אלכוהול, כי אין מה לעשות וזה פשוט נורא ואני חושבת שלבוא ולהפלות, הישובים האלה,

אני ידעתי שאני לא יכולה להרשות לעצמי להישאר ביישוב, מחשש לביטחונם - ואפשר לומר שממש ברחנו להורים - כדי לדאוג שהם תמיד יהיו במקום מחומם ובטוח

לי חימום - כנראה בסכנה להתקררות רצינית - רק בשבוע שעבר היה לנו 24 שעות,

לא הכרתי מצב כזה שאני לא יכולה לחמם,

24 שעות זה לא רק הילדים בבית, זה

אבל אנחנו באמת זה משהו שחייבים לתת עליו את הדעת, זה לא יכול להיות שעכשיו בוועדת הפנים, דנים על חיבור החשמל של כל כך הרבה מבנים לא חוקיים, רק בגלל שהם לא יהודים - ומה איתנו?

מגיע להם חשמל, מים, בטיחות, מדרכות, כבישים.

זה הזכויות הכי בסיסיות שמגיעות פה לכל אזרח.

חה"כ מרגי. שלום, תודה רבה לך מיכל, אני רוצה להודות על הישיבה הזאת, כל מי ששותף גם - איפה שיש גם את המילה התיישבות,

אצלנו אומרים - מגלגלים זכות ע"י זכאי - אני רוצה לברך אותך ולחזק שבעזרת השם תצליחי,

נכון, אני לא רוצה לחזור על כל התופעות,

אבל כפי שאמרתי, גם המילה התיישבות, גם צעירים וגם רגש, חמלה.

יש פוליטיקאים שטוענים שהרווחה צריכה להוציא ילדים,

אומנה. אני מניחה שאותם הפוליטיקאים מדברים,

יש גם כאלה פוליטיקאים, אבל פה בוועדה לזכויות הילד אנחנו לא דוגלים בלהוציא ילד מהמשפחה שלו,

תודה רבה.

בבקשה שם, תפקיד לפרוטוקול. אורי ברטפלד, מייסד פורום ההתיישבות הצעירה,

הנושא הזה באמת נושא הומניטרי מאין

כשאמא של רעות הפכה לגיבורת היום בישוב,

אמא של רעות ראתה מכונית שמתקרבת לילד שמשחק

כלום אפס - למה אפשר היה ביום רביעי שעבר להסדיר שלושה ישובים בדואים בנגב ואת עשהאל אי אפשר היה להכניס? - לילדים האלה אי אפשר לתת חיים יותר בטוחים ויותר

לכן בכל מקרה אני מציעה ומבקשת שאנחנו נעביר התייחסות מסודרת לכל הנושא, כי אנחנו כמובן לוקחים את זה מאוד ברצינות וחשוב לנו להתייחס לנושא של החיבורים. למקרה של

קודם תבנה ואח"כ יתכננו לך לפי מה שבנית ולגבי יהודים יהיה חוק התכנון והבנייה, עכשיו היהודים ביו"ש, בהתיישבות הצעירה, שאין מה להשוות בינה לבין אותם ישובים ערביים, כי ההתיישבות הצעירה כמו שאמרנו, היא קמה בדחיפה של הממשלות, בעזרה של הממשלות בסיוע שלהם - הכול מתועד בדוח טליה ששון - ההתיישבות הזו בדיוק זכאית לזה שיסדירו אותה, בדיוק אותו דבר ומי שנתן את ההוראות לגבי הישובים הערבים בישראל הקטנה, צריך לתת את אותן הוראות לגבי ההתיישבות הצעירה ביו"ש, את אותן הוראות בדיוק. קחו את המקומות האלה שכבר נבנו ופשוט מאוד תסדירו אותם ותחברו אותם לחשמל ולמים ולתשתיות ולכל מה שצריך, תסדרו להם כבישים נורמליים, פשוט את אותו עיקרון. השאלה, אם יש לך שאלה אליה? או שאני יכולה פשוט להמשיך הלאה? שאלה אליה, אם היא מוכנה להתייחס - - - לא על משהו שקורה בוועדות אחרות,

אנחנו פה בוועדת לזכויות הילד בדיון ספציפי. בסדר, אני אשמח לקבל בהמשך התייחסות מסודרת שלכם, איך אפשר לסדר את אותם תנאים ליישובי ההתיישבות הצעירה, כי לא יכול להיות שהם יופלו לרעה.

תודה רבה, רותם. בסדר גמור, כמו שאת אמרת בעצמך, חשמל זה לא הבעיה, יש מספיק חשמל לכולם. הצורך הוא באמת לראות איך מסדירים את הנושא, איזה חוק חל, ואיך מחברים בצורה מסודרת ישובים. תודה רבה, אז אנחנו נעבור למשרד הבטחון שהוא בעצם הריבון על ההתיישבות הצעירה. אדם אבידן, בבקשה. כן, שלום, בוקר טוב גברתי יו"ר הוועדה, חברות וחברי הכנסת הנכבדים וישראל ידידי היקר, אם אתה עדיין שם. אני אתייחס בקצרה. הנושא עלה לדיון בשיח מספר פעמים בשנים האחרונות, ישנן הנחיות של היועמ"ש בעניין ואני מניח שמשרד המשפטים התייחס לנושא. אותה חוות דעת מדוברת מאפריל 2004 - במסגרתה יש איסור על השקעת משאבים ציבוריים במאחזים לא חוקיים ובתוך כך חיבור תשתיות ואפילו מרכיבי ביטחון - חשוב לזכור מבחינתנו ככלל, לשם חיבור תשתיות, נדרשת קודם כל הסדרה תכנונית, ובמקרה של יו"ש קודמת לכך גם הסדרה מקרקעין. בכל מקום שבו יש הסדרה תכנונית,

מעמדו של המקום ותוכנית מתער שהיא בתוקף, ניתן להוציא היתריי בנייה, ניתן לקבל טופס 4 ומכאן גם לחבר לתשתיות. מבחינתנו, מבחינה טכנית אני מדבר, אני כרגע לא נוגע מדינית ואספקטים אחרים - - - אני מזכירה רק שאנחנו בוועדה לזכויות הילד ובסוף מה שמעניין את הוועדה, זה - איך 12 אלף ילדים שנכון להיום אין להם תנאיי קיום בסיסיים - איך אתם, שאתם אמונים בעצם על שלומם וביטחונם, בעצם מספקים את התשתיות האלה? אני מבין את השאלה, אבל כמו שיו"ר הוועדה בטח יודעת ומבינה, בסוף הריבונות שלנו, או הסמכות והאחריות שלנו נגזרת מהמדיניות של הממשלה, של הרשויות ובעיקר של הנחיות וחוות דעת משפטיות. במקרה הזה,

כמו שאמרתי קודם, ללא קידום תכנון והסדרת מעמד המקום, מבחינתנו אין שום דרך לחבר לתשתיות - אני חושב אגב, אני סבור שהשאלה בכלל כאן,

או בירוקרטית - אלא שאלה בכלל מדינית ומשפטית שנוגעת בכלל למעמד החוקי והסטטוטורית של אותם מקומות. לשאלתך, אני יכול לציין ככה שתי דוגמאות מהעת האחרונה, שבהם עלה צורך הומניטרי חשוב של שני ילדים עם בעיות בריאותיות מאוד, מאוד קשות ולאחר שהמציאו את האישורים הרלוונטיים והוכיחו באמת את אותם בעיות, נתן ראש המנהל האזרחי, לאחר החלטה של הדרג המדיני ואישור משפטי, פטור מטופס 4, לחיבור שני בתים במאחז בני אדם, שסמוך ליישוב אדם - - - שאלה לי אליך, כמה פעמים ילד צריך להיות מנותק ממכונת ההנשמה שלו, לפני שהוא מצליח להשיג את כל הטפסים, כדי להוכיח שהוא יכול למות כשאין חשמל? אני ברשותך, לא אתייחס לשאלה, כי אנחנו לא סופרים מס' פעמים שילד צריך להיות מנותק מחשמל, אלא ברגע שקיבלנו את אותה בקשה ואותו מקרה עלה לפתחנו ואושר, נתנו מיד אישור באופן חריג, פטור מטופס 4. אני חושב שגם בישראל, זה משהו שהוא מאוד,

אני לא יודע אם עושים את זה בכלל - - - עכשיו עושים את זה בוועדת הפנים ל-70 אלף מבנים,

ל-70 אלף מבנים נותנים את הפטור מטופס 4,

בוועדת הפנים עכשיו ופה ילד צריך להיות מנותק ממכונת הנשמה, כדי שאולי הוא יקבל פטור מטופס 4, אבל אם הוא חוזר מהפנימייה שלו, כמו הילדה הנחמדה הזאתי והוא רק לא יכול להתקלח כמו שצריך, או לכבס את הבגדים שלו משבוע מחוץ לבית, אז לא יהיה לו פטור מטופס 4, כי הוא עדיין נושם - אבל ל-70 אלף מבנים,

עם בטח איזה 700 אלף ילדים, בגלל שהם ערבים, אז להם נותנים את הפטור מטופס 4, זה כל ההבדל כולו והאיש הזה צודק. אני רוצה לשאול אותו שנייה שאלה, ברשותך. אדם, בוקר טוב, האם אני צודקת שיש אצלכם רשימה מסודרת של כל ההליכים שצריך לעבור כל יישוב ויישוב בהתיישבות הצעירה, עד להסדרתו המלאה, כלומר כל ישוב אתם יודעים בדיוק, מה השלבים שצריכים לקרות, עד שהוא יגיע לשלב הנכסף הזה של טופס 4, האם יש כזאת רשימה מסודרת? יש רשימה ארוכה של מאחזים, לא כולם, אגב הם בריי הסדרה - כמו שאת וודאי יודעת - קצת יותר ממחצית מהם, הם בריי הסדרה, מבחינת המקרקעין שעליהם הם נמצאים, לא מעט מאחזים, או חלקם נמצאים על אדמות פרטיות וגם מאחזים שהם בריי הסדרה, ראשית הצעירים זה החלטה מדינית, בסוף זו החלטה מדינית, בסוף בלי החלטה מדינית - - - אבל נניח שמחר בבוקר יש החלטה מדינית, אתם יודעים מה לעשות עם כל יישוב ויישוב, איך לקדם אותו, עד השלב הזה? יש לכם רשימה מסודרת של הפעולות שצריכות להיעשות? ברגע שיש החלטה מדינית ומשפטית והנחייה לביצוע, כמו שאת מבינה מהצבע של הבגדים שאני לובש, אנחנו מבצעים מיידית ויודעים מה צריך לעשות בכל מקום ואני שוב אומר את זה, כמו שאמרתי קודם, אני מבין, או למיטב שיקולי השאלה כאן היא פחות סטטוטורית, פחות טכנית, פחות תשתיתית, אלא יותר מדינית ומשפטית ולכן אני חושב שכן צריך להתעסק רגע,

אלא בדיון בכלל במעמד של אותם מקומות, לפני רגע שמדברים על לחבר את השלטר,

זה עניין טכני בסוף. אם מחר בבוקר יוגש בג"צ, בג"צ נגד אחד הישובים האלה, שהוא לא מוסדר,

האם נכון שאתם בתשובה לבג"צ תכתבו - שכל מה שנמצא על אדמות מדינה, או ימצא שהוא נמצא על אדמות מדינה, יוסדר? אני לא יודע להיכנס לענות על מצבים היפותטיים ומה נגיד אם מה נשאל, אבל יש מקומות שבהם אנחנו משיבים לעתירות משפטיות כאלה ואחרות, על אופק הסדרתי של מקום כזה, או אחר - וזה גם אולי יוכל להתייחס ידידי ניב ממשרד המשפטים - אבל שוב העניין הוא באמת, מעמד המקום וההחלטה המדינית סביבו ופחות באמת מי מחבר את החשמל ואת השלטר. נתתי את שתי הדוגמאות הקטנות האלה, בישוב בני אדם, בשביל כן להמחיש במקום שבו עולה הצורך ויש צורך ממשי ומיידי שהרשויות סבורות שכן נכון לתת מענה מיידי, אז אנחנו יודעים לעשות את זה, רק הכול עניין של החלטה ועניין של מדיניות ודירקטיבה שאליה אנחנו - - - אדם יש לי שאלה, רק בבקשה ברשותך, אחרונה לפני שאנחנו עוברים לייעוץ המשפטי, למירב בן עטר. ישובים שכבר היום יש להם איזשהם חיבורים כאלה ואחרים לצערי הרב פירטיים בלית ברירה ויש סכנה בטיחותית של פיצוצים, של שריפות, כמו שכבר חווינו.

של פיצוצי צנרת ופיצוצים חשמליים ושריפות וסכנת חיים בעצם. אני מדברת כרגע על בטיחות בלבד. איך אתם עובדים על מנת למנוע את הדברים האלה? ואיך אתם מטפלים בזה בשטח? על מנת שילדים לא יפגעו. בהקשר הבטיחותי אנחנו עובדים באופן צמוד עם שירותי הכבאות ושאר הרשויות שעוסקות בנושא. לא, אבל איך אתם עוסקים במניעה של הדבר הזה? זה שיש מכבי אש,

אבל זה קורה אחרי שיש דליקה, אבל קרה מקרה ביישוב אחד, בית אחד, אז סביר להניח שזה יכול לקרות גם בבית שלידו, כי זה אותו חיבור, זאת אומרת מדובר על אותה תשתית בסופו של דבר - האם יש איזושהי פעולת מניעה, בשביל בטיחות, כדי לייצר בטיחות, במשהו שהוא קיים, לא אמרתי עכשיו לייצר חדש, עניין של מדיניות והסדרה - איך אתם,

ערוכים להתמודד עם בעיות בטיחות ילדים - כי אתם הגוף האמון, אחרת הרי הייתי שואלת את,

את משרד הפנים, את משרד החינוך, כל מי שאמון על בטיחות, איפה שילדים נמצאים, בסביבת ילדים, אתה הכתובת כרגע - יש בעיה בטיחותית חמורה בהתיישבות הצעירה, איך אתם מטפלים בה? אני רק רוצה לוודא שאת מדברת על מאחזים לא חוקיים?

אני מדברת על ההתיישבות הצעירה. על 12 אלף ילדים. התיישבות שכבר קיימת במדינת ישראל, יותר מ-20 שנה שאזרחי ישראל חיים שם. נכון להיום יש מחלוקת לגבי ההסדרה- אבל חיים שם בני אדם, בכללם גם ילדים - יש בעיות בטיחות שאנחנו מודעים אליהם, יודעים אותם - של פיצוצים, של שריפות, של חשמל חשוף, של צנרת של מים, של הצפות, סכנת חיים - ובסופו של יום יש שם אנשים שאתם אמונים על בטיחותם, בכללם ילדים, איך - - - אבל יש עוד רשויות וגופים בדרך אלינו. אנחנו כרשות לצורך העניין ארצית. יש מועצות מקומיות ויש שירותי כבאות, יש עוד גופים כמו במדינת ישראל עד אלינו, שאמונים ואחראים גם - לנו יש את אחריות העל, כמו שבמדינת ישראל הממשלה, למשרדי הממשלה יש את האחריות העל - אבל לדעתי אם יש בעיה בטיחותית בשכונה בנתניה, אני לא חושב שממשלת ישראל, או משרד הממשלתי הרלוונטי הולך ופותר אותה. כשזה מגיע למקרים קיצוניים, אגב, כן. אז אם יש איזושהי דוגמא קונקרטית, אני פשוט לא מכיר, אני מניח שיש לך דוגמאות, אז אני אשמח לבדוק, מה עשו הרשויות בהקשר הזה, אבל באופן כללי קשה לי לענות, בעיות בטיחותיות במאחזים, או בישובים, קשה לי להתייחס לזה באופן - - - לא, המועצות המקומיות הן יודעות לשלוח את האמבולנס חס וחלילה, או את מכבי האש - אני שואלת מי אמון על הבטיחות

- כלומר יודעים שיש חיבור בעייתי, שעלול, כי הוא ייצר בעבר שריפות והוא מייצר גם היום שריפות, או סכנת חיים כלשהי, אוקי, סכנת התחשמלות, לא יודעת. אם את שואלת על הבטיחות מלכתחילה, לכן נועד טופס 4 והמקומות האלה שמחוברים באופן פירטי לתשתיות חשמל ללא טופס 4, זאת אחת הסיבות והבעיות שגורמות לאותם בעיות בטיחותיות - - - אז מה אתה מציע? שהם לא יחוברו לחשמל בכלל? אני לא מבינה מה אתה אומר, איך - - - אני לא אומר שהם לא יחוברו לחשמל - - - אז מה אתה אומר? שהם יחוברו, אבל בצורה לא בטיחותית?

אתה מגן עליהם?

הצבא מגן על הישובים האלה? חה"כ סטרוק אני עונה לך, אני רק אומר שקשה לי להתייחס לשאלה שאומרת - מה אתם עושים, בעיה בטיחותית שנוצרה מחיבור פירטי לחשמל, ללא טופס 4, בלי פרטים, או נתונים קונקרטיים על איזושהי בעיה ספציפית - אני לא יודע כל כך לענות על זה באופן כל כך עמוק, אני רק יודע לומר - - - אני אשאל אותך באופן יותר ספציפי,

יש לך בשטח כ-80 ישובים שהם מחוברים באופן פירטי לחשמל. לא קיבלת הנחייה מהדרג המדיני לפנות אף אחד מהם ולפי מיטב ניסיונך והזיכרון הארגוני של צה"ל, של המנהל האזרחי, הם חיים שם כבר עשרים שנה וימשיכו לחיות שם והם מחוברים באופן פירטי לחשמל ואתה יודע שיש בזה סכנות - איך אתה מתמודד עם הבעיה הזו? - זאת השאלה ואם אתה שואל, איך אפשר להתמודד, אז אני יכולה לשלוח אותך לחדר המקביל בוועדת הפנים, שמה מתמודדים עם זה, השאלה אם אתה כמי שמגדיר את עצמך כאחראי, אחריות רוחב על השטח, ריבון בשטח, האם אתה מנסה לדחוף איזשהו פתרון יעיל לאנשים שחיים שם כבר הרבה שנים וימשיכו לחיות שמה הרבה שנים ואתה אחראי עליהם.

אני ברשותכם מבקש שוב לחזור על מה שאמרתי מס' פעמים וגם בהתחלה. אנחנו כפופים למדיניות, להנחיות ולחוות דעת משפטיות. ככל שיתקבלו החלטות, לנתק את כל היישובים לחשמל, לחבר את כל הישובים לחשמל, להסדיר את מעמדם של הישובים, להרוס את כל הישובים, ככל שיוחלט אנחנו נבצע. אנחנו לא גורם שהוא מחולל מדיניות, או קובע מדיניות, אלה מיישם מדיניות. כשמנו, תאום פעולות הממשלה בשטחים. כרגע המדיניות היא כזו ועל כן כך אנחנו פועלים, כמיטב יכולתנו, ככל שהמדיניות, או הדרג המדיני הנחה אותנו להסדיר מאחז כזה או אחר, כמו שעשינו בחמישה מקומות בשנים האחרונות, אז הסדרנו את המאחזים במהירות האפשרית, לכן אני חושב שלא הוגן להפנות את השאלות האלו אלינו, לגוף מיישם מדיניות ולגוף מבצע, אלא שוב - אני סבור ובטוח שהשאלה כאן היא לא טכנית, עניינית, מקצועית, חיבור לחשמל,

רגע שני צעדים אחורה, בראשית הצירים - המעמד של אותם המקומות והגישה והמדיניות של הדרג המדיני - - - מיכל הוא שולח אותך לממשלה. בקיצור.

רק אמרתי ליו"ר שאתה שולח אותה לממשלה. אנחנו תיכף נדבר עם היועצת המשפטית.

תודה רבה אדם אבידן, תודה רבה על זמנך ועל התשובות. כן, בבקשה. טוב, אליהו עטיה, מפורום ההתיישבות הצעירה. טוב, חבל שאדם ירד, כי דווקא רציתי לשאול אותו.

מה שאדם אומר לא נכון וגם אם יחזרו להגיד את זה מאתיים פעם זה פשוט לא נכון,

- אין שום בעיה חוקית לחבר היום חשמל להתיישבות הצעירה, אפילו לא צריך את חוק החשמל המהולל - המצב החוקי היום מאפשר לפי שיקול דעת בדיוק של הגוף שאדם מייצג אותו, של ראמ"ה ושל המתפ"ש, גם על החוק הקיים וגם צו האלוף, מאפשר לחבר חשמל ליישובים בהליכי הסדרה, לפי הצורך - את יודעת את זה מעולה - כי המקרה שהוא הזכיר של חיבור בבני אדם, קרה בעקבות ישיבה שאת יזמת, שזכיתי גם להיות בה, שהיה צריך לכנס את השר במשרד הביטחון ואת ראמ"ה ואת ראפ"ח ואת כל היועמש"ים ושנה שלמה של דיונים כדי לחבר לילד עם מכונת הנשמה להביא לו חשמל, אבל בסוף כל הסיפור הזה יושב על תשתית חוקית קיימת, לכן אני אומר, זה שצריך מדיניות - זה נכון - אבל ספציפית לגבי חשמל ועוד הרבה מאוד דברים, משרד הביטחון ומתפ"ש והמנהל האזרחי, יכולים לעשות היום,

הם לא עושים, כי הם לא רוצים, לא כי הם לא יכולים. הם לא צריכים חוק, הם לא צריכים כלום, הם צריכים לרצות להסדיר את המקומות ולתת ל-12 אלף ילדים האלה, חשמל נורמלי, פשוט צריכים לרצות. אז אני רוצה, אני פשוט חייבת להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור למירב בן עטר, היועמ"ש ממשרד הבטחון, אולי היא יכולה לענות לנו על חלק מהתשובות, מירב בן עטר איתנו? אפשר לנסות להעלות אותה, כי היא מאוד חשובה לדיון. היא לא ענתה מלכתחילה. לנסות אז להשיג את היועמ"ש של משרד הביטחון. בבקשה משרד המשפטים, אהוד לנדאו.

אז קודם כל נעים מאוד. הרבה ממשתתפי הדיון שותפים לדרך ועובדים איתם צמוד. הנושא הוא אכן מורכב מאוד ואני רוצה להתייחס לכמה נקודות שבעצם גם עלו על ידי הדוברים הקודמים, אבל חשוב לדייק ולהתייחס אליהם. ראשית כפי שאדם בדיוק עכשיו אמר,

הרבה מהסוגיות פה של השאלה מתי ואיך והאם אפשר לחבר לתשתיות ולתת שירותים, נובעים, הם בעצם קצה טכני של סוגייה שהיא בעיקרה לא משפטית אלא של קביעת מדיניות, במה דברים אמורים - - - לא, כשמדובר על הסדרה, אני מסכימה איתך, אבל כשמדובר על חיבור של חשמל,

על בסיס הומניטרי ל-12 אלף ילדים שהם אזרחי מדינת ישראל ולא מקבלים נכון להיום את הזכויות שמגיעות לכל ילד,

זה לא פוליטי, זה נטו, נטו עניין של החלטה אחרת. כיוון שצריך לתת תעסוקה לעורכי דין, אז לגבי איך המונח הומניטרי - את יודעת אפשר לעשות ספרים שלמים רק על השאלה הזאת - ודווקא בהקשר הזה הביטוי של צורך הומניטרי, הוא משהו שגם בישראל וגם באיו"ש יש כלים משפטיים יחסית דומים וגם בישראל כשמנסים להיכנס רק לתיבה הזאת, של הצורך ההומניטרי, הפרשנות היא מאוד צרה. זאת אומרת יש לנו מקרים של התיישבות של פזורהים בדואים בנגב שסירבו לחבר אותם בנסיבות גם מאוד מורכבות של ילדים שהיכולת שלהם נאמר שיש להם מצב רפואי מאוד מורכב, אבל שלא עולה כדי סכנת חיים מיידית - והעמדה הייתה של זה לא משהו שיכול לרפא את הפגם של בנייה בלתי חוקית שבעקבותיו מצדיק פטור מטופס 4. באיו"ש אנחנו מכילים עקרונות מאוד דומים והפרשנות היא מאוד דומה ולכן זה באמת מגיע הפרשנות הזאתי של ההומניטרי יגיע למקרים הקשים - אני לא הייתי מעורב אבל סומך כמובן על העבודה המקצועית והמשפטית הטובה שנעשתה ע"י מנהל האזרחי ביועצ"ב - המקרים שבהם זה נופל לגדר האירוע ההומניטרי מתחשבים בזה ומחברים וזה מורכב, אי אפשר להגיד - - - ילד שאין לו איך להתחמם בחורף, או גן ילדים שצריך לשפוך מים קרים על גג, כדי שהילדים לא יתייבשו מהחום, זה לא צורך הומניטרי? ילד שנותק ממכונת הנשמה, כי יש הפסקות חשמל, זה לא צורך הומניטרי? אז מעניין אותי לדעת, מה ההגדרה המשפטית לצורך הומניטרי? אז בגלל זה אמרתי, אנחנו יכולים לעשות רק על זה עכשיו, נראה לי שזה יותר עניין של איזה כלי משפטי מתאים לאיזה סיטואציה, הכלי של פטור מטופס 4 - - - יש 12 אלף ילדי ישראל,

סליחה לא שמעתי כבוד היו"ר? אני אומרת הבסיס זה 12 אלף ילדי ישראל שלא מקבלים זכויות בסיסיות.

אז אני אומר שאנחנו ממש לא מכירים בסיטואציה הזאתי של אף אדם שהיכולת שלו מתפקד בצורה שאנחנו מכירים כסבירה בעולם המודרני, אנחנו מבחינתנו צריכים לתת מענה הולם לכל אזרח, ומקבל שירות של - - - אבל אין מענה הולם לכל אזרח. העובדות המציאות בשטח זה שאין. אז אני מגיע לזה,

שנייה נעצור, אני מחלק את זה לחלקים. הפטור מטופס 4 גם בישראל וגם באיו"ש הוא יגיע למקרים הכי קיצוניים וגם אותם מיקרים שדובר עליהם עכשיו במגזר הערבי בישראל, ככלל לא יכנסו לתוך הכלי המשפטי הזה, זה כדי לענות גם, אני אגיד לך, בוא אני אפתיע אותך, זה לא מעניין אותי אם זה ילד ערבי, או ילד יהודי, זה מעניין אותי שזה ילד ישראלי וזה מעניין אותי שיש ילדים בישראל שלא מקבלים את הזכויות הבסיסיות שמגיעות להם ושזה מגיע אליהם, אז מתחילה כל מיני פרשנות של להבין מה זה צורך הומניטרי - להתקלח במים חמים בחורף, האם זה צורך הומניטרי? לבחור בין כביסה לאוכל, האם זה צורך הומניטרי? להסתכן בשריפה בבית, האם זה צורך הומניטרי? להיות מחובר למכונות הנשמה, האם זה צורך הומניטרי? כשזה מגיע לאוכלוסיות מסוימות,

ערבים, או דרוזים,

כשזה מגיע לאוכלוסיות מסוימות יש איפה ואיפה ויש בחירה מסוימת לפרשנות של מה זה אומר הומניטרי והוועדה הזאת דואגת לשלום הילד וכרגע אזרחי ישראל ילדים לא מקבלים ותחת כל פרשנות אפשרית, פרשנות שקוראים לה המציאות בשטח, לא מקבלים - בוא אני גרה ברמת השרון, יש לי שני ילדים קטנים, אם רבע,

עשירית ממה שילדים אחרים לא מקבלים,

הרי אצלי בעיר הממשלה הזאת פה, לא הממשלה הזאת, ממשלת ישראל לדורותיה, כי זה כבר 25 שנה הם נמצאים שם - הייתה עולה על בריקדות. עכשיו אני רוצה לדעת מה ההבדל בין ילד שגר ברמת השרון, בין ילד שגר במטולה, ילד שגר בנגב, או ילד שגר בשומרון? זה ילד עם תעודת זהות ישראלית, זכותו לגור איפה שהוא מוצא לנכון, תתווכח על זה אידיאולוגית,

מים וחשמל אתה תספק לו, כי זה זכות בסיסית של אזרחי מדינת ישראל. אז כבוד היו"ר אני אם הובנתי לא נכון, אז זאת ממש לא הייתה הכוונה להגיד שרק באיו"ש לא זכאים לזכות הומניטרית, לכן דווקא היה חשוב לי להגיד שהדוגמא הזאתי של הפטור מטופס 4 הוא כלי שהוא חריג וקורה שדוחים את רוב המקרים ולכן הוא לא יכול להיות הפתרון המקיף פה, 12 אלף ילדים לא יקבלו פטור מטופס 4, זה לא הכלי המתאים לזה וגם בישראל דוחים בקשות של ערבים בדואים, או כל אדם שבנה לא חוקית, אם זה לא מיקרה קיצון, קשה ולכן לא זה הפתרון שאיתו אנחנו צריכים להכווין לעניין ההתיישבות הצעירה כפי שמכונה. איזה פתרון אז אתה מציע? אבל יש כלים, יש כלים וצריך כדי לקדם אותם צריך לבדוק, אין מה לעשות צריך להיכנס עם הידיים לתוך הסיפור ולראות כל מקרה לגופו. אבל אף אחד לא עושה את זה. אין דינו של מקום שהוקם לפני חצי שנה על קרקע פרטית, כדינה של מקום שהוא נמצא במרחק - - אני מדברת על ישובים במדינה שהם בני 20 שנה. לא, לא, לא, אני אגיד לך מה אני לא אתן, אני אגיד לך עכשיו מה אני לא אתן, אני לא ייתן לדבר על יישוב שקם לפני שתי דקות ואני לא אתן לדבר גם על קרוון על גבעה, אני מדברת פה על ההתיישבות הצעירה שכבר עשרים שנה מדינת ישראל שלחה אותם לגור במקום מסוים ועשרים שנה אין להם תנאים בסיסיים. כשבאים ואומרים לי על יישוב שקם לפני חצי שנה זה לא מעניין אותי עכשיו. אנחנו מדברים פה על דברים מאוד מאוד ספציפיים וכל דבר אחר זה מריחה ולברוח מהנושא, אני רוצה להבין למה 12 אלף ילדי ישראל לא מקבלים תנאי מחייה בסיסיים ואל תדבר איתי עכשיו על יישוב שקם לפני חצי שנה, לזה אני לא אתן לקרות. כבוד היו"ר, אני נאלץ לדחות את ה- אני ממש לא מנסה לברוח, לא שום דבר, חבל בכלל לרמוז לכיוון הזה. אני מנסה להעביר את הנקודה, שיש הבדל בין מקרים שבהם מקום הוא בעל יכולת הסדרה מיידית שכל מה שצריך הוא פעולה מאוד טכנית ואז יש לנו כבר היום את ארגז הכלים והפתרונות המשפטיים שיכול לתת לו מענה גם להיבטים שעליהם מדברת הוועדה הנכבדת בשלב הזה, בין מיקרים שבהם הסיטואציה היא קשה יותר - יכול להיות אגב, שגם מקרים שהם מלפני עשרים שנה, חלקם מעוכבים יותר - אני פה לא נמצא כדי להבטיח שהכול הוא קל ושהכול אפשר לחבר, יש מקרים שהם יותר מורכבים. בוא תגיד לי מה אתה מציע, אני מבינה אתה כרגע פשוט מפרשן לי את הפרשנות, אני רוצה לדעת מה בידך לעשות? בישובים שהכי קל, לך לישוב הכי קל שלך, 20 שנה המדינה הקימה - - - רגע,

פה לא מתפרצים פה בוועדה. בישובים הכי קלים כמו שאנחנו אומרים פה, אז צריך שיהיה לנו את אותה רגל מסיימת שהיא ההיבט המדיני, לפעמים זה אומר שצריך לאשר את ההכנסה של המקום הזה לתוך תחום שיפוט של יישוב קיים, אם הוא נמצא בצמידות ובמקום שזה הגיוני לעשות את זה. לפעמים זה אומר שצריך החלטת ממשלה על הקמת היישוב הזה, אם הוא נמצא במקום שהוא מצדיק הכרה כיישוב עצמאי. לעיתים זה אומר שכל מה שצריך לעשות זה להגיש תכנית למוסדות התכנון ביו"ש ואז יהיה אפשר להשתמש בכלים המשפטיים שקיימים, חלקם בו זמנית להליך התכנון, חלקם בסוף הליך התכנון, הדברים האלה הם באמת מאוד ספציפיים, כל מקרה לגופו. בוא נדבר רגע על לוחות זמנים, דבר איתי על דברים שאולי חלק אפשריים, חלק לא אפשריים, חלק אולי אפשריים, בוא נדבר רגע על תכנית עבודה, על לוחות זמנים, על מה אנחנו בעצם מדברים פה? אז בדיוק דברים מהסוג של להגיד על תכנית עבודה והאפשרות לקדם את זה, זה משהו שהוא ע"י קובעי המדיניות. כמשרד שמתייחס להיבטים המשפטיים, אני כל מקרה שיובא אלינו ואנחנו מלווים את הדברים האלה באופן שוטף - זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על הנושא הזה- כאשר הם מובאים אלינו אנחנו נותנים את כל האפשרויות המשפטיות שמונחות ונותנים לדרג המדיני את הכלים לקבל את ההחלטות. זה לא סוד שהיה צעדים לקדם החלטת ממשלה שנועדה בדיוק לתת את המשאבים ואת הסיוע שיאפשר את ההסדרה של חלק משמעותי מהמקומות האלה, בסוף ההחלטה הזאתי לא יצאה לפועל, אז קצת יותר קשה לתת את אותם בדיוק לוחות זמנים ואת המשאבים הנדרשים, אבל את הדבר הזה ניתן לעשותו, זה משהו שבמובן הזה חשוב להדגיש, הוא חשוב גם בהיבט המדיניות ולא רק השאלה המשפטית. אבל אני כן רוצה להתייחס גם ברמה הקונקרטיים, בסדר יום לדיון הזה, צורף כמסמך מלווה, מסמך שנותן פירוט של חלק מהנקודות של הפורום של ההתיישבות הצעירה מטפל בהם. כבר שם אפשר לראות את זה שיש נקודות שלגביהם כבר הסיטואציה שאנחנו פחות או יותר סיימנו את כל הצעדים הנדרשים, יש ישובים שהם, זאת אומרת חלק כבר מיישוב, מצפה דני הוא כבר נמצא בתוך אושר למיטב ידיעתי לתכנונית, ממש בשבוע, שבועיים האחרונים ע"י מוסדות התכנון, מצב כזה אתה, זהו הגעת למנוחה והנחלה מבחינת האפשרות להסדיר את זה. לעומת זאת יש מקומות שאנחנו עדיין צריכים לעשות עבודה וכדי לעשות אותה, זה דורש תיעדוף, זה דורש החלטות מדיניות. זה לא הכול בסוף סעיף קטן לגימל, זה בסוף גם החלטה משאבית מדינית שצריך גם אותה לשקם. אני רק תוהה מתי מדינת ישראל תתחיל לשים את הילדים בראש סדר העדיפויות שלה ללא אפליה. אני יכולה בבקשה לשאול אותו שאלה? בבקשה אורית בקצרה, כי יש המון דוברים. תודה רבה. אני רוצה לשאול ככה,

כמו שאמרת בעצמך, יש הרי סדר פעולות להסדרת יישוב, יש יישובים שאתה אומר הם הגיעו לשלב שאני מבחינתי יודע שהם כבר עוד שנייה שם, אני יכול כבר היום לחבר אותם לחשמל ויש יישובים שיש להם תהליך יותר ארוך, בדרך כלל זה קשור לזה שהקרקע שלהם עדיין לא הוגדה סטטוטורית. אני שואלת אותך, האם מדינת ישראל יכולה, האם אתם יכולים לאפשר גם למקומות שעדיין לא ברור הסטטוס הקרקעי שלהם, חיבור מסודר לחשמל ולמים, זמני, זמני, אבל מסודר ובטיחותי וראוי, ככה שתוך התניה ששטח שבהמשך יתברר שהוא לא אדמות מדינה, שמה אתם תנתקו ושטח שבהמשך שיתברר שהוא כן, אתם תמשיכו, אני רוצה להגיד שזה בדיוק מה שקורה עכשיו בחדר המקביל בוועדת הפנים,

בית מסוים מכיוון שאנחנו מניחים שבסופו של יום הוא יאושר, אז אנחנו כבר עכשיו מחברים אותו, גם לפני שהוא אושר, האם אפשר? מכיוון שהתהליכים הסטטוטוריים האלה הם תהליכים שלוקחים הרבה זמן, אלא אם כן אתם מקבלים הוראה כמו באביתר ואז תיק תיק תוך חודש עשיתם סקר גמרתם,

אבל אתם לא מקבלים את ההנחיה הזו, זה לוקח לכם שנים, הסיקרי קרקעות, אבל אתם יודעים שבכללי הם נמצאים על אדמת סקר, לא אדמה פרטית, לא רשומה כפרטית, בסוף בסוף הם יהיו מקומות מוסדרים. האם אפשר ללכת לקראתם ולחבר אותם כבר עכשיו לחשמל ולמים ולאינטרנט, איזשהו רף מינימום ואח"כ להמשיך את תהליך ההסדרה? זאת השאלה ואני אשמח לקבל תשובה.

חה"כ סטרוק בעצם מעלה נקודה שהיא בעצם מדברת, אני דיברתי על הקיצון שקשה להסדרה והקיצון שהוא עוד שנייה מוסדר ובעצם כתמיד שמקרה הביניים הם היותר מתסיסים מורכבות וקושי לתת לך תשובה חד משמעית. זה אומר ככה ההסדר שכרגע נטחן כמו שאמרתם בחדר הסמוך אליכם, הוא בעצם מדבר על כך שיהיה איזשהם דמי רצינות לכך שיש היתכנות להסדרת בנייה במקום, שמה מדברים כרגע, זה עדיין לא חוק, אלא בדיונים, אבל מדובר על כך שיש תוכנית שמופקדת לכל הפחות, זאת סיטואציה שקודם כל גם באיו"ש ברגע שתוכנית כבר הופקדה יש לנו יותר אפשרות בגמישות, יש אפשרות למשל להגיש בקשה להיתר מכוח תוכנית מופקדת - - - כן, אבל הבעיה שיש לך את הבעיה של סטטוס קרקע, זה הסיפור שלך, אז אם אתה מוכן לגשר על הסיפור הזה של סטטוס קרקע, בהינתן שאתה יודע, שבגדול הסטטוס קרקע יהיה בסדר, יהיה בסדר זה ייקח שנים, אבל זה יהיה בסדר, זה מה שאנחנו רואים בכל המקומות, עשיתם את זה בתפוח מערב, עשיתם את זה בהרבה מקומות, ראיתם שבסוף הסטטוס קרקע הוא בסדר, אז תתנו כבר עכשיו את החשמל ובהמשך אם יתברר שמשהו לא בסדר,

זאת הצעה שאני מודה שאני לא מכיר שעלתה. הנה, היא עולה. הנה, היא עולה. יצירתית ומעניינת ולכן אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא לאחר שנעשתה בחינה מקיפה של ההיבט הזה, בהחלט אנחנו כל בקשה שתיבחן, שתתבקש ותעלה דרך המנהל האזרחי, אנחנו נשמח לבחון אותה, אבל זה באמת בא להצביע על רמת המורכבות הזאתי להכריע בלהגיד מחר בבוקר הכול מחובר, זה קשה לעשות את זה ובהחלט סביר להניח שנוכל לקבל השראה מכל המהלך חקקתי שייעשה גם בישראל, אגב חה"כ סטרוק אני רק מבקש לדייק בהקשר לזה שהחוק הוא חלילה לא נועד רק למגזר מסוים, החוק בישראל, גם בחוק היום וגם בנוסח החדש, הוא חל באופן שיווני לכל אזרח ישראל. אנחנו חלוקים על זה. אנשי הוועדה כאן חלוקים על המשפט האחרון. זה עובדתית, אגב, מציאותית בשטח לא נכון. תודה רבה על זמנך, אנחנו נעבור הלאה. מירב בן עטר, יועמ"ש בטחון נמצאת איתנו? עלתה על הזום? עדיין לא, אני מבקשת לנסות להשיג אותה היא גורם חשוב מאוד ועובדה שמשרד הבטחון לא שולח את היועמ"ש מהווה בעיה בסיסית אני חושבת לכל הרעיון הזה, שילדים במדינת ישראל שנת 2021 לא מקבלים את המענה הראוי להם. אז עד שמירב בן עטר תעלה, אנחנו נעבור לאוריה

בבקשה אוריה. אני רוצה לספר פשוט על מקרה, אני חושב שיו"ר הוועדה צודקת במאה אחוז מהסיבה הפשוטה, אני חושב שלפני שבועיים אצלנו ביישוב שדה בועז בגוש עציון, נשרף בית בשעה 03:15 בבוקר, קיבלנו הודעה כיתת כוננות לקפוץ, תוך שלוש דקות היו 20 חברי כיתת כוננות, כולם מחזיקים צינור מים בידיים, מוכנים לכבות את השריפה - תוך כדי שאבא מפנה ארבע ילדים קטנים מגיל שנה ועד גיל חמש מהבית - מה שנקרא את מבינה את ההיסטריה מסביב - ולא יוצא מים ולא יוצא מים, תקשיבו ולא יוצא מים, אנחנו מפעילים את הצינורות ולא יוצא מים, כאילו לחץ מים אין - אני מדבר איתך על בית שנשרף קומפלט, שהיה אפשר להציל אותו, היה אפשר להציל אותו כשהגענו השריפה הייתה עדיין בהתחלה, היא הייתה גדולה ובהתחלה לא הצלחנו להציל לא היה מים - עכשיו בוא אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו לא ביקשנו תקציב למים, אנחנו נעשה את המים, אבל עוצרים אותנו מלעשות לעצמנו את המים. עכשיו בסופו של דבר,

אני שומע אותך ואני כל כך מתחבר, אני מדבר על הילדה שלי, אני בדרך כלל לא מכניס את זה, אבל אני מדבר על הילדה שלי. הילדים שלי בתקופה של הזום בתקופה של הדבר הזה פיתחו פער מטורף, כי אין לנו פשוט תקשורת. ביה"ס כל הקריאה, ילד בכיתה ג' שלא קורא, כי אין את הזום בכלל, אין את האופציה לזום, אין בכלל תשתיות לדבר הזה. את מדברת על חשמל על חימום, על כל המסביב. אנחנו מכירים את התהליך,

אני אגיד לכם, אני מכיר את אדם אבידן, אני מכיר את הפעילות שלו, הוא צודק. ברגע שנותנים להם את האוקי ולכו, הם עושים והבעיה עוד הפעם זה עוצר במשפטית, הרעיון הסנסציוני של אורית עלה אלף פעמים מול גורמי בטחון ושרי ביטחון שונים. זה לא פעם ראשונה, אנחנו גם יודעים גם להגיע לביניים ולאמצע, אוקי, אנחנו מכירים כבר את כל, לצערי הרב כל מי שנמצא כאן מאחורה מהתיישבות הצעירה ומהישובים, נהיה ד"ר במשפט, ד"ר בנהלים, ד"ר בנהלים של המנהל האזרחי. אנחנו מה אנחנו מבקשים אנחנו מבקשים להתחבר לתשתיות מינימליות. אתם צריכים להבין הסיטואציה של - שלוש בבוקר לעמוד בחוסר אונים מוחלט מול אבא, ארבעה ילדים משפחה שלמה, הבית שלהם נישרף, תזמינו את הכבאי לפה, שיגיד בעצמו מה היה, הכבאית צריכה לנסוע ליישוב במרחק 20 דק', כדי למלא מים, כי אין לחץ למלא את הכבאית, הכבאית מגיעה 20 דק' מאוחר כי צריך לעשות עיקופים, כי משרד הבטחון לא מוכן לפתוח ציר קיים שמקצר ב-20 דק' את הציר הזה, כאילו וזה ציר קיים, ערבים נוסעים עליו, יהודים נוסעים עליו, אנחנו מנסים לשפר אותו, לא נותנים לנו. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מבקשים טובות,

אנחנו מוכנים לעשות את זה, אבל בולמים אותנו מלעשות את זה, כל הזמן אנחנו מקבלים בלימה ולדאוג לתשתיות האלה, זה פשוט אבסורד,

תקשיבו, אני שומע פה, אנחנו אנשים מחוספסים, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו אנשים גדולים, בסוף יש ילד בן שלוש שכל מה שמעניין אותו זה שיהיה תשתיות. תודה רבה, המסר הועבר,

לירון אשל מהמועצה לשלום הילד.

גב'. אני אולי, אני אסיים במה שגברתי פתחה, ילד הוא ילד, הוא ילד ומוזר שבשנת 2021 אנחנו מקיימים דיון כזה ובהזדמנות הזאת אני כן רוצה להודות לך גברתי שבניגוד לכל מיני אמירות שעפות באוויר שאת רואה את הילדים בצורה נקייה, רגישה,

מקצועית וזה באמת הליבה של הדיון. עכשיו תשתיות הם לא רק חומריות, תשתיות עפ"י פירמידת הצרכים של מאסלו הם התשתית גם לבנייה עצמית, למימוש ותשתיות הם גם נגישות לשירותי בריאות, הם גם כמו שאמרנו מים וחשמל, הם גם אפשרות לילד ללכת בצורה רגועה יותר לביה"ס, להתרכז בלימודים שלו ומבחינתי אני אגיד הדיון מוצק כולו בעדויות, אני אגיד המכווצות של הנערות החכמות והמקסימות שדיברו פה - ילדה שצריכה לעשות חשבון בראש, איפה כדאי להתקלח, האם במסגרת הבית ספרית או בבית שלה, או הילדה שנתקע לה פה האינטרנט ואולי זה ההוכחה, או איזשהו זווית שנתנה לנו להבין מה קרה בקורונה שהיא הייתה צריכה להתבסס על התשתיות אינטרנט שלה, שרוב הלימודים התבססו על זה. זה מציאות באמת גב', מציאות בלתי אפשרי בכלל להכלה, אני אגיד שאנחנו יודעים גם שאין תשתיות ואין מדרכות, יש כמובן סיכון של חיי אדם, אנחנו שומעים על התאונות שקורות, אנחנו מבינות מה זה אומר שאין בעצם טיפות חלב באזור. זה ברור שאנחנו מבינים מהשטח שפחות מגיעים לשירותי בריאות הכרחיים - ואני אומרת אני שמחה שגברתי יושבת בראש,

אנחנו מהכרות קרובה מכירים את המאבקים שלה, אני אגיד הבלתי מתפשרים על הזכויות של הילדים - ואני באמת מאחלת שהוועדה הזאת באמת לא תסתפק בתשובות של בירוקרטיה ופרוצדורה ופוליטיקה, כי אני אגיד שמה שמשותף לשלושת המושגים האלה, זה מושגים שהילדים אולי לא מבינים אותם וזה גם לא אמור לעניין אותם. צריכים באמת למצוא את הפתרונות כמה שיותר מהר, כדי להבטיח להם באמת את הזכויות הכי בסיסיות לבריאות, להגנה ולאיכות חיים בסיסית,

בסיסית לחלוטין.

תודה רבה ללירון אשל מהמועצה לשלום הילד. אני רוצה לעבור למשרד הפנים בבקשה, לשיר שניצקי. אני שוב חוזרת אנחנו שוב חוזרים כאן שוב ושוב לעניין של הסדרה ואידאולוגיה ומדיניות, בסוף כשמדובר בילדים, אני כן אחזק את הדברים של לירון אשל מהמועצה לשלום הילד. כשמדובר בילדים זה לא רלוונטי ילדים של מי הם, לאיזה דת הם משתייכים,

או מיקום גאוגרפי, ילדים אזרחי ישראל זכאים לאותם התנאים באשר הם ומשרדי הממשלה כולם צריכים לעשות הכול על מנת שהילדים האלה יקבלו את כל מה שכול ילד במדינת ישראל צריך לקבל. תודה רבה, שירי שניצקי, בבקשה משרד הפנים. שלום גב' היו"ר. אני פשוט מנסה בעצם להבין כיצד את רוצה שאני אתייחס לסוגייה הזו, אני בעצם עובדת במטה התכנון הלאומי, אך הנושא של, חוק תכנוני הבנייה חל בעצם בתוך תחומי הקו הירוק ואנחנו מתייחסים בעצם ליישובים שנמצאים מחוץ לקו הירוק ולכן המענה שאנחנו יכולים לתת לכם בהקשר הזה הוא בעיקר להפנות ליו"ש, למנהל האזרחי ולגוף התכנון שנמצא שם.

המחוזית, שלמעשה נותנת את המענה התכנוני לסוגיות האלה. כן אני מנסה להבין בעצם איזה סוג של התייחסות אתם רוצים מאיתנו? מיכל, אני יכולה להגיד לה?

נעים מאוד שירי, שני דברים ראשית, לשכת התכנון באיו"ש היא שייכת לכם, נכון שהיא יושבת באיו"ש, אבל היא שייכת לכם.

לדעתי היא כפופה, סליחה שאני קוטעת אותך, היא כפופה לדעתי למנהל האזרחי, ככל שאני יודעת. היא כפופה למנהל האזרחי, אבל היא שייכת לכם, אני תיכף אגיד למה אני מתכוונת. ללשכת התכנון באיו"ש יש צוואר בקבוק בלתי נסבל. יש שמה מעט מידי עובדים שאין להם ייעוץ משפטי משלהם, הם נאלצים להיעזר ביועץ המשפטי של יועמ"ש יו"ש,

תקנים משלהם. הם מקבלים גם דרך אגב, זה לא קשור לעניין שלנו, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז הם מקבלים תנאיי שכר, שלא משתווים לתנאי השכר בלשכות התכנון האחרות במדינת ישראל. זה לא ראוי כשלעצמו וזה גם מקשה להביא אנשים טובים נוספים והצוואר בקבוק הזה גורם לכך שכשאנחנו שומעים שתוכניות אושרו, אז בעצם הם יותר נתקעות מאשר מאושרות, בגלל צוואר הבקבוק הזה ובהחלט באפשרותכם להגדיל את לשכת התכנון, את תקניי כוח האדם שמה, להשוות אותם מבחינת תנאי השכר לתקניי כוח אדם בכל מקום, לייעד תיקניי כוח אדם ספציפיים להסדרת ההתיישבות הצעירה - משום שבהתיישבות הצעירה ההסדרה משמעותה גם מרקם חיים, תנאי חיים מינימליים - ואתם יכולים בהחלט ביכולות שלכם, למרות שאתם מוגבלים, אבל במעט יכולות שיש לכם, אתם יכולים לתת פוש לאותם ישובים שיכולים להתקדם תכנונית ובכך גם להגיע גם לטופס 4 הנכסף. בסדר גמור. לעניין באמת הדברים שהעלתה חה"כ, אני כן יכולה להתייחס שיו"ר מטה התכנון הלאומי בהחלט שם דגש מאוד משמעותי, כדי באמת לתת מענה לסוגיות שהוצפו דרך חה"כ וגם לשכת התכנון ביו"ש בהחלט הציפה אותם בפנינו גם, על הקשיים, על הפער באמת בשכר בין המתכננים, בין יו"ש וייתר ובעצם תחום הקו הירוק, זו סוגייה שבהחלט הוצפה וגם הייתה לאחרונה שביתה בנושא וזה נושא שצריכים בעצם לטפל בו יחד עם הממונה על השכר. אבל אם אפשר לשים דגש על ההתיישבות הצעירה באירוע הזה? לתת לה תיעדוף, כי מדובר שם על תנאיי חיים. הדגש בסוף ניתן לכלל היישובים שנמצאים תחת אחריות לשכת התכנון ביו"ש. אני מניחה שבאותו אופן כמו שמנסים לתת מענה להתיישבות הצעירה נותנים מענה לכלל הישובים, אין כאן אפליה, אין כאן איפה ואיפה.

אבל זה כן צריך לתת להם דגש, משום שמדובר על אנשים, אני לא יודעת אם את שמעת את כל הדיון, על תנאיי החיים שלהם. אני הקשבתי בקשב רב לכל הדיון וניסיתי למצוא את המקום באמת שבו אנחנו יכולים לסייע. בסוף הדברים שהצפתם מאוד נכונים. את ציינת שבאמת אין מענה של ייעוץ משפטי נפרד ללשכה ואכן זה משהו שכבר שמענו עליו ממתכננת המחוז שם, מנטליה אברבוך. הסוגייה הזאת הוצפה בפנינו ואני חושבת שהיא באמת נושא שאנחנו נדרשים לטפל בו, כמו גם הנושא של השכר, כפי שציינת. כלל הדברים האלה נמצאים בטיפול, נמצאים לתשומת ליבו של המטה ואני מאמינה שבתוך כל האירוע של ההתיישבות הצעירה, בוודאי שצריך לתת מענה לדברים האלה, כדי לתת יותר פוש לתוכניות שצריכות להתקדם במסגרת לשכת התכנון המחוזית הזאת.

אבל אני שואלת שוב, האם אפשר במסגרת היותר פוש הזה, שזה בשורה טובה מה שאת אומרת, האם אפשר לתת עוד יותר פוש להתיישבות הצעירה, משום שבמקרה שלהם התכנון משמעותו איכות חיים, מרקם חיים, תנאיי חיים בסיסיים. אני לא רוצה לדבר בשם לשכת התכנון המחוזי, אני חושבת שהדבר הנכון הוא באמת לקבל התייחסות שלהם באופן ספציפי, הייתי מנסה לצרף לדיון את מתכנת המחוז, את נטליה אברבוך, אני מאמינה שזה הדבר הנכון לעשות. היא גם תוכל להציף בפניכם את הקשיים שהיא עומדת בפניהם,

אמרת לפני זמן קצר. בסוף הם מנהלים את עצמם ואת התיעדוף שלהם. תודה שירי, תודה רבה. אנחנו נבקש בכתב את ההתייחסות שלה. אני רוצה בבקשה לעבור לאסנת קמחי, משרד הבינוי והשיכון. עזבה.

מירב בן עטר, יועמ"ש בטחון, חזרה? זה לא נוח להגיע לדיון הזה להיות יועמ"ש בטחון ולהגיע לדיון, זה לא נכון, תנסו להמשיך להשיג אותה בבקשה. אילן קוטנר ממשרד החינוך,

צוהריים טובים לכולם, אני אתייחס באופן כללי על הסוגייה, כיוון שאני לא מכיר בעיות כלליות. כמו שהוזכר קודם אנחנו כפופים לאחריות של היועמ"ש משנת 2004 שבו נאסר בעצם על משרדי הממשלה להשקיע משאבים ציבוריים במקומות שאינם מוסדרים כחוק. מהבחינה הזאת אנחנו באמת ידנו קשורות ולכן בעניין הזה של מתן מענה בהתיישבות הצעירה מה שנקרא, אנחנו מוגבלים ויש לנו בעיה בזה. האירוע הוא במס' מקומות רב, קיימים גני ילדים במבנים יבילים, חלקם הוצבו ע"י משרד החינוך לפני מס' שנים, אבל מאז חידוד ההנחיה לפני כ-שלוש, ארבע שנים אנחנו באמת נמנעים מכך, אבל עם זאת יש שם גני ילדים, יש גננת שמטפלת שדואגת לניהול הגן ובמקום שבהם אין גני ילדים אנחנו נשים את הילדים במקום הקרוב שהוגדר לאותו יישוב - ולכן עוד פעם, ככול שלא תהייה הסדרה, אנחנו כפופים להנחיות המשפטיות ולא יכולים לבנות ולא יכולים להציב מבנים יבילים - אבל כן אנחנו נשים את הילדים במקומות שבהם אין מבניי גנים, לא קבע ולא יבילים. איך משרד החינוך מתמודד עם שני דברים, האחד מה ששמענו כאן בקיץ, גני ילדים ובתי ספר אני מניחה שאין להם מזגנים בגלל החוסר חיבור לחשמל ונאלצים ממש לשטוף עם צינורות מים את הגגות, כדי שהילדים לא יתייבשו, זה פעם אחת ופעם שנייה, אנחנו במשבר קורונה והרבה מאוד ילדים ישבו בבית בשנה האחרונה, מה שאוטומטית יצר הרבה מאוד פערים בכלל אצל ילדי ישראל, חלקם שידעו איך לעלות על זום,

חלק מילדי ישראל שיש להם מחשבים ניידים, חלקם שאין, אבל כל מה שקשור להתיישבות הצעירה, אנחנו רואים שהפערים אפילו הם גדולים יותר, מאחר ואין את התשתית הבסיסית אפילו לפתיחת מחשב. איך משרד החינוך מתמודד, כדי לצמצם את הפערים האלה כדי ש-12 אלף הילדים בהתיישבות הצעירה יוותרו מאחור? טוב אני לא עוסק בפדגוגיה, אני עוסק בתשתית הפיזית של מערכת החינוך. אני נציג של מנהל הפיתוח פה. אז אני אומר עוד פעם בתי הספר אין בכלל בהתיישבות הצעירה, כל הילדים של ההתיישבות הצעירה מוסעים ומגיעים לבתי הספר שנמצאים ברשויות המקומיות, או במועצות האזוריות, או במועצות המקומיות שבהם הם גרים ואנחנו מסיעים אותם בצורה מסודרת. לגבי גני ילדים - - - עלתה איזושהי דרישה ממשרד החינוך?

לגבי ההסעות של אותם הילדים, הכבישים שבדרך אל בתי הספר? איזשהו משהו שאתם כמשרד חינוך - בא ואומר חבר'ה הילדים האלה מגיעים אלינו במקום שבו יש בית ספר, אבל תשימו לב שאולי הם לא מגיעים נקיים חלקם, אולי הבגדים שלהם מלוכלכים, אולי הכבישים לא ראויים ומסוכנים, כדי שהם יגיעו אל בית הספר, - האם באיזשהו מקום משרד החינוך בא ואומר, אני לא יודע מה קורה שם, אני יודע מה אני מקבל כשהם מגיעים אליי ואני מתריע כי יש כאן בעיה. אין מלווים להסעות לילדים בני שלוש שעולים בהסעה לגן שלהם. אין מלווים לילדים בני שלוש. השאלה שלי זה האם משרד החינוך מתריע? האם אתה כשאתה רואה את הכשלים

זה לא בסמכותך אבל האם אתה בא ואומר למשרדים אחרים, אני מדליק נורה אדומה, הילדים האלה שאני אמון עליהם,

אני לא מכיר בעיה ספציפית, לא הועלתה איזושהי טענה שבגינה אנחנו יכולים לבדוק ולהתייחס. אני מדבר על העיקרון,

הכלל הוא שאנחנו נסיע את כל הילדים שאין להם גן ילדים, אנחנו מסיעים אותם לגן ילדים ביישוב המוסדר, עוד פעם אם יש משהו ספציפי משהו מסוים צריך יהיה להעלות את זה ולבדוק את זה. מה השתנה לגבי מבנים? את יכולה לשאול אותו, למה לפני ארבע שנים שמו מבנים של חינוך? הוא אמר שהוא קיבל חידוד.

מה החידוד? מי חידד?

ועל סמך מה? יצאה הנחייה מחודשת של אותה הנחייה מ-2004.

הופצה שוב לפני כ-שלוש, ארבע שנים, ע"י הלשכה המשפטית שבגינה אנחנו גם דברים שהוצגו קודם לכן, כרגע אנחנו מנועים מלעשות את זה. זאת אומרת אנחנו הולכים רוורס. מי היה שר החינוך לפני שלוש שנים? לדעתי, ראש הממשלה הנוכחי.

אני מבינה שמשרד הבטחון טרם יצר קשר,

עוד לא יצרה. זה פשוט לא יאומן.

אנחנו נסיים, יש עוד מישהו שיש לו עוד משהו לומר? שחשוב לו, שעוד לא התבטא? חה"כ סטרוק לפני שאנחנו מסכמים את הדיון.

כמה דברים, אנחנו רואים פה מצוקה מאוד מאוד קשה וכרגע אנחנו לא רואים תוכלת, אני רוצה להצביע על כמה אפשרויות לפתרון. קודם כל ברור שהדרך הנכונה, דרך המלך לפתרון כל הבעיות האלה כולן, היא אותה החלטת ממשלה שמונחת על המדף ומחכה מלפני שנה בדיוק, כולל הבטחות של כל מי שהבטיח, שהיא אכן תורד מהמדף ותתקבל. כמו שאמרו כל נציגי הממשלה פה בדיון, פקידים כאלה ואחרים ממשרדים כאלה ואחרים, אם היה להם דירקטיבה מדינית ברורה,

שהמקומות האלה הולכים להסדרה ובהחלטת הממשלה הזו - אני מכירה אותה, כי אני הייתי גם שותפה בגיבושה, יש שם את התקנים ואת התקציבים ואת לוחות הזמנים ואת ההנחיה לחבר לחשמל ולמים גם לפני שהליך ההסדרה הסתים - אז זאת דרך המלך. זאת דרך המלך האמיתית ואני אישית חושבת שהוועדה הזאת צריכה להוציא קריאה לקבל את החלטת הממשלה הזאת בדיוק כפי שהתקבלה החלטת הממשלה להסדרת המאחזים הבדואים בנגב. יש דרך שנייה שהיא פחות טובה, היא יותר ארוכה, אבל בלית ברירה אפשר ללכת בה וזה הצעת החוק שאני הנחתי והיא תעלה מחר במליאת הכנסת ואני חושבת שבהעדר החלטה מצד הממשלה, הצעת חוק פרטית היא גם דרך לבצע את ההסדרה ויש גם דרך שלישית שדיברתי עליה כאן בעיקר עם נציג משרד המשפטים ניב יערי ואני רוצה להבהיר אותה שוב, חשוב שהיא תובן, כי גם בה אפשר להיעזר והדרך הזו מדברת על זה שייקחו את מסלול ההסדרה, שהוא מסלול ארוך, הוא מסלול ארוך בגלל שיש ברוב המקומות בעיה של סטטוס קרקע, צריך קודם כל לקבוע שהקרקע היא קרקע מדינה, עצם הקביעה שהקרקע היא קרקע מדינה, זה הליך ארוך של סקר והכרזה והתנגדויות וכו', אבל ראינו רק עכשיו ראינו שבאביתר אפשר לעשות את זה ככה, זאת אומרת ברגע שרוצים זה קורה מהר. רוב המקומות נמצאים על שטח שברור לכולם שגם אם ההליך הזה ייקח 35 שנה כמו שאמר לנו מיכאל ביטון לפני שנה, בסוף זה ייגמר בזה שזה קרקע מדינה. ככה זה יגמר. יכול להיות שיחכירו שטח מסוים, משבצת קרקע מסוים מסתבר ששם צריך להרוס את מה שנמצא, כי זה אולי היא קרקע פרטית, אבל הרוב הגדול הוא קרקע מדינה, מה שהיה על קרקע פרטית כבר נהרס לדאבוננו, גבעת האולפנה נהרסה, עמונה נהרסה, אנחנו כבר יודעים את הדברים האלה. המקומות שנשארו ולא נהרסו, אם מחר בבוקר יוגש בג"צ, המדינה תגיב ותאמר שזה על קרקע מדינה ולכן זה בהליך הסדרה, זה מה שיקרה ולכן לכל הפחות צריך לבקש, שמה שאני שאלתי את ניב יערי והוא אמר שהוא ייתן תשובה, שיתנו את התשובה. כי יכול מאוד להיות שאפשר את כל המקומות האלה לחבר כבר עכשיו, לפחות לתת את חלק מהתנאים, על דעת שאם ב- ובהתניה נגיד מול ראשי המועצות וכדומה, שאת פה הזכרת גנץ - אני מניחה שהוא יסכים להתניה כזו - שאם בערבות הימים שאם נגיד גבעת הראל יש איזה משבצת קרקע שהיא לא בדיוק אדמות מדינה, אני מניחה שהוא יסכים שהמשבצת הזאת תוצא, תוחרג החוצה, הרי זה ברור, זה מובן מאליו, אז כמו שעכשיו בוועדת הפנים עושים בעצם מה שנקרא קיצור הליכים, מה אומרים - אומרים הבית הזה והזה סופו להיות מוסדר, על דעת סופו אנחנו נותנים לו עכשיו את החשמל כמו שצריך, כדי שלא יהיו אסונות - אותו דבר, היישוב הזה והזה סופו להיות מוסדר, אף אחד לא חושב לפנות אותם, תראי לי מישהו שחושב עכשיו לפנות 25 אלף אנשים מהבתים שלהם, גם מוסי רז עם כל הדיבורים הגבוהים שלו על הרווחה, הוא לא חושב עכשיו לקחת 25 אלף איש ולהעיף אותם,

הרי זה לא ייקרה במדינת ישראל, אז בשביל מה שהם סתם ימשיכו לסבול, שייתנו להם את התנאים האלה באופן זמני ואני מבקשת שהמשרדים יבדקו את ההתכנות המשפטית של זה, כי אני ישבתי בוועדת הפנים וראיתי, סליחה שאני אומרת, ראיתי איך יועצים משפטיים שעמדו תמיד כצוק איתן, ברגע שיש צורך קואליציוני, הם פתאום משנים את דעתם, הם מתגהצים ויש להם דעה קצת אחרת. שיתנו למקומות האלה את התנאים שלהם על דעת מה שיהיה בסופם, למרות שהדבר הנכון היה שיעשו את זה יותר מהר, אבל לפחות את זה שיעשו. זו ההצעה שלי מיכל.

תודה רבה חה"כ סטרוק. טוב אני רוצה לסכם את הדיון החשוב הזה. ככל שאני יושבת בוועדה לזכויות הילד, אני מבינה שמדינת ישראל באופן כללי יש פער עצום בין כל ילדי ישראל, בכל הנושאים, בין מה שהמדינה הייתה רוצה לראות, לבין מה שקורה במציאות בשטח. ילדי ישראל כן סובלים מאפליה גאוגרפית. הם כן סובלים מאפליה אתנית. הם כן סובלים מאפליה דתית והם לא מקבלים את הטיפול הראוי ביותר מידי נושאים, לרבות נושא ההתיישבות הצעירה שאנחנו דנים בו כאן היום. לילדי ההתיישבות הצעירה 12 אלף ילדים, יש זכויות ויש חובות. יש להם בעיקר את החובה להתגייס לצבא. את החובה לעשות בגרות, כדי שהם יוכלו להיות אזרחים טובים במדינת ישראל ולעבוד בעבודות. חובה לשלם מיסים כשהם יגדלו. חובה לעצור ברמזור אדום ולא לנסוע במהירות מופרזת. יש להם המון, המון, המון חובות, אבל כפי שאנחנו רואים זכויות, כנראה אין והוועדה לזכויות הילד דואגת כאן לזכויות הילדים ובהעדר זכויות ל-12 אלף הילדים של ההתיישבות הצעירה, הוועדה לא תרפה, כדי שכלל ילדי ישראל, לרבות ילדי ההתיישבות הצעירה יזכו למלא הזכויות שמגיעות להם, עפ"י חוק אגב, לא לפי רצון טוב של מישהו, או של אדם כזה או אחר. לילדים במדינת ישראל יש זכויות והוועדה הזאת תעמוד על הזכויות האלה. הוועדה קובעת שאי הסדרת תנאיי המחייה והתשתית בישובים האמורים מהווה הפקרה של התושבים באזור והפקרה של 12 אלף ילדים שחיים בישובים. הוועדה קובעת שילד זה ילד, לא משנה אזור מגוריו או מוצאו. המדינה חייבת לדאוג לתנאיי מחייה נאותים. למשרד הפנים, מנהל התכנון, למשרד האנרגיה ולמשרד התחבורה, הוועדה קוראת למשרדים לפעול בצורה הומניטרית ולהסדיר בדחיפות תשתיות מים, חשמל ותחבורה ביישובים לטובת שלומם ובטיחותם של הילדים המתגוררים בישובים האלה. למשרד המשפטים הוועדה מבקשת שהמשרד יאשר לגופים הרלוונטיים לפעול לחיבור תשתיות מים וחשמל באופן זמני, עד להסדרה משפטית של הישובים. למשרד הפנים מנהל התכנון ולשכת התכנון באיו"ש, צוואר בקבוק שמונע אישור תוכניות, הוועדה קוראת להגדיל את מצבת כוח האדם בלשכות התכנון באיו"ש ולתת קדימות בטיפול ליישובי ההתיישבות הצעירה לצורך בטיחותם וביטחונם. הוועדה מבקשת התייחסות בכתב לנושאים האלה. אנחנו נעשה על כך דיוני מעקב. דיוני מעקב, כי חיי ילד אינם הפקר ואם יש לאיזשהו מישהו בעיה אידאולוגית או מדינית עם איזשהו משהו שייקח את זה לגורמים הרלוונטיים. ילד בן שלוש, ילד בן ארבע, ילדה בן 12, 16, או 18 לא אשמים ועל מדינת ישראל לתת את אותם הזכויות לילד ברמת השרון, במטולה, בנגב וביו"ש וחברון, כל עוד מדובר בילד שהוא תושב ישראל, הוא צריך לקבל את מלא הזכויות וכשאלה לא מתמלאות, הוועדה לזכויות הילד לא תרפה מהנושא הזה ואנחנו מצפים לתשובות מהמשרדים הרלוונטיים בהקדם ואנחנו נקיים על כך דיון מעקב. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.